אז אנחנו מתחילים, יצטרפו אלינו עוד בהמשך. יש לנו יום עמוס בכנסת ויום שבו לא כולם עדיין התעוררו. טוב אז אנחנו פותחים את הדיון של הבוקר, הצגת הדוח השני של עמותת ערן